תקציביות. אנחנו נתחיל בפנייה 54-56 משרד ראש הממשלה. הפנייה נועדה לתגבר את משרד ראש הממשלה בסך של 8.5 מיליון ₪ בהוצאה נטו, לצד התאמות לביצוע התכניות השונות במשרד ראש הממשלה: תכנית 045101 תגבור של כ-16 מיליון ₪ למטה משרד ראש הממשלה - בעיקר עבור העברת מינהלת הדרוזים בהתאם להחלטת ממשלה 534 - ותגבור פעילות משרד ראש הממשלה בסך של כ-14 מיליון ₪ לפרויקטים לאומיים ובינלאומיים בהתאם להחלטות ממשלה, תכנית 045103 תגבור של כ-4.5 מיליון ₪ עבור מערך הגיור בהתאם להחלטת ממשלה 713 לגבי יישום החלטת ממשלה להבאת הממתינים מאדיס אבבה וגונדר, תכנית 045108 15 מיליון ₪ לתגבור תכניות העבודה, פרויקטים לאומיים ומקורות מודיעין במערך הסייבר; תכנית 045111 150 מיליון ₪ להתאמה לביצוע של לשכת העיתונות הממשלתית; 76 מיליון ₪ לתגבור משרד התפוצות בהתאם להחלטת ממשלה 1511 לגבי כספים קואליציוניים ו-38 מיליון ₪ תגבור עבור פרויקטים לחיזוק התחדשות יהודית בחברה הישראלית, תכנית 045205 - 13 מיליון ₪ עבור תגבור פרויקטים שונים במשרד המודיעין, 1.5 מיליון ₪ עבור תגבור תקציב התפעול של שרים וסגני שרים במשרד רוה"מ, תכנית 045301 12 מיליון ₪ עבור תגבור בהתאם לפעולות המפורטות בפנייה. 045601 כ-28 מיליון ₪ עבור תגבור בהתאם לפעולות המפורטות בפנייה, 045101 תגבור בהתאם להגברת הפעילות עקב המלחמה באוקראינה. זה בא

כן.

הכסף ממשרד החוץ וממשרד הקליטה והעלייה הוא בהתאם להחלטות ממשלה. מדובר באיגום משאבים, אין פה איזה הפסד. בהחלטת הממשלה של גונדר משרד הקליטה השתתף. אתה אומר שזה חלק מאיגום משאבים של מספר

זה נמצא פה?

אז למה